אנחנו מתחילים את דיוני הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, דיון ראשון הבוקר בסוגיית עידוד תרבות בנגב ובגליל. אחד מהגופים שביקש ויזם את הדיון זאת תנועת תרבות שתציג פה בפתיח, שרת ההתיישבות אמורה להגיע ולכבד אותנו בנוכחותה לזמן קצר. היא תהיה פה רבע שעה וגם תגיד כמה דברי